אני פותחת את הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון חברתי. היום אנחנו ב-10 בינואר 2022. זה היה אמור להיות הצעה לדיון מהיר בנושא תופעת הפוליגמיה פוגעת בחייהן של 14,000 נשים בישראל, של חברי כנסת, כמה חברי כנסת, שבינתיים אף אחד מהם לא הגיע, לכן אי אפשר לקיים את הדיון הזה.

רק אגיד שני משפטים, ברגעים האלה לצערי הרב, עכשיו מתקיימות עבודות של קק"ל באדמות של משפחת אל-אטרש בנגב, עבודות שתחת מעטה של לנטוע יערות, מתקיים גזל של אדמות, בינתיים גם אלימות התחילה להיות מופעלת נגד הציבור הערבי הבדואי שם, יש מעצרים ומסע מעצרים אכזרי וכולל את העיתונאי יאסר אל עוקבי, שנעצר עכשיו על ידי המשטרה. אני בזמן הזה הייתי מקווה באמת, שאני אהיה עם האחים שלי בנגב ועם חברי הסיעה שלי, כיבדתי את העובדה שיש אנשים שהציעו, למרות שאני מאוד תוהה, אם בכלל ההצעה שלהם לדיון היא למען קידום מעמדם של הנשים הערביות הבדואיות, אבל הם לא הגיעו, אני נועלת את הישיבה הזו. תודה לכולכם. הישיבה ננעלה בשעה 12:52.